בוקר טוב. אני פותחת את ישיבת הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה

על סדר-היום: דיון מהיר

איחוד משפחות בחינת נהלי הכניסה לארץ עבור בני זוג אשר לאחד מהם אין אזרחות ישראלית וילדיהם. דיון מהיר שביקשו חברת הכנסת תמר זנדברג וחבר הכנסת אוסאמה סעדי.

אחד החריגים זה בני זוג ומשפחות, כך שאם ישראלי או ישראלית נשואים למישהו שאינו ישראלי או ישראלית אז יש חריג ואפשר להגיש בקשה למעין ועדת חריגים ואפשר

אני מוכרחה לומר שהופתעתי מכמות המצטרפים. המסך המפוצל שלנו לא היה כל-כך מוצף בנוכחים גם בדיונים המאוד סוערים ואקוטיים שנוגעים לקורונה במדינת ישראל. אני רואה שזה רק הולך

לפני יומיים התקשר אלי סטודנט שלומד במולדובה.

הוא התקשר אלי ואמר שלא מעלים אותו כי הוא עוד לא רשם אותה במשרד הפנים. הוא היה צריך להביא אותה למשרד ולרשום אותה. הוא ביטל את הנסיעה והם הפסידו את כל

אני אומרת שזכויות לא מתחלקות. אי-אפשר להגיד שאנחנו דורשים זכויות אדם לאוכלוסייה מסוימת, לשכבה מסוימת, לפלח מסוים של אנשים ולרמוס אותן זכויות לקבוצה אחרת שחיה

בהיגיון זה צריך להיות הפוך. אם מרכז החיים בישראל והוא היה לפחות 180 יום בשנה בארץ ומרכז החיים של המשפחה בארץ, הוא צריך לצאת, ללכת לקונסוליה, לקבל אישור שזה המצב ואז

זאת אומרת, אנחנו יכולים להכיר בכל צורות המשפחה,

חד מיניות, או משפחות שאינן מתגוררות במשק בית משותף. משרד הפנים בחריגים החליט לא להכיר באף אחד מאותן משפחות, רק במשפחה נשואה, רשומה במשרד הפנים

במשרד הבריאות לפעמים אומרים שצריכים את משרד הפנים. אנשים שמתחתנים ומעבירים מסמכים לישראל כדי להיות רשומים וכדי לעמוד בחריג, הם גם צריכים להמתין זמן בלתי

למשל, קבוצה של אברכים מברוקלין.

כולם היו ישראלים. יש גם כאלה שלא היו ישראלים. לא, אני לא מוכן לאנטישמיות פה ארץ. הם היו סטודנטים עם ויזת סטודנט. אף אחד לא נכנס לארץ בלי ויזת סטודנט. להגיד אברכים זאת אנטישמיות לא רק באמריקה אלא גם פה. חבר הכנסת אייכלר.

יש פה הרבה מאוד דוגמאות שעולות על השולחן.

בואו נשמור על השיח במקום שכולנו מכוונים אליו.

כולנו לאותה

אני מדברת על עולים חדשים שהגיעו ארצה ויצאו לחו"ל לסידור קטן,

והם לא יכולים לחזור לארץ כי אין מספיק שהם חוו פה לפני תחילת הקורונה. על עולים חדשים זה לא חל כי הם מקבלים אזרחות מייד.

אני קורסת תחת הנטל שלגידול שני תינוקות לבד. בבקשה, תגידו לי אם אתם הייתם יכולים לא לראות את הילדים שלכם במשך חמישה

מדינת ישראל פשוט מסירה את ידיה מהזוגות האלה.

שהיא גם לא נותנת לכל האזרחים שלה להתחתן, אבל גם תתעלם

אנחנו בני זוג, מישהו שמזמין אותך מבפנים. אני לא מבינה למה זה בלתי אפשרי. אני אפילו לא נכנסת לכל אלה שכן נשואים ושיש להם ידועים בציבור שרשומים בכל מיני

קשישים שעלו לארץ, לא ראו את הילדים שלהם חודשים ארוכים.

מי נמצא ממשרד הפנים? אני ראש

אני מקווה מאוד שבימים הקרובים נוכל לתת בשורות בנושא הזה. זה לא משהו שנעלם מעינינו, כפי שכל המשתתפים פה - - - בדיונים שלנו ובהתייעצויות המקצועיות אנחנו מנסים

כרגע אתם דוחים על הסף כי זה אפילו לא בהחרגות. זה נושא הדיון. גם יהודים ויש להם יהודים פה, מסרבים להכניס אותם לארץ.

כרגע נדחה על הסף,

מבחינתי זאת ראייה. ילד זה משהו שאפשר לראות והוא רשום כאן והכול.

מבחינתי הם מקרה מבחן והם מייצגים את כל אותם זוגות שנמצאים במציאות הזאת.

הסיפור של דוד אורעד. הקבוצה הלהט"בית היא אתגר בפני עצמו אבל בתוך הסיפור היא אתגר כפול. לראות איך מוצאים את המנגנון שמאפשר להם גם להתאחד מחדש.

אני יודעת שכשאני מבקשת הפתרון צריך להיות מלא.

מי הנציג של משרד החוץ?

אנחנו עובדים בשתי משמרות.

אמנם ב-70% אבל עובדים כל הזמן. עוד פעם, אנחנו רוצים להנגיש את השירות למי שנמצא

ובלבד שיש לו תעודת לידה מאומתת שאפשר לראות שזה הילד של האזרח. הם מציגים תעודת לידה ואת הפרטים של ההורים ומקבלים מכתב עליה למטוס וכניסה

זה היה מהרגע הראשון ולא עוכב אפילו פעם אחת.